פותח את הישיבה.

לדיון מהיר בנושא הבא "בפעם השנייה תוך שבועיים, הפסקות חשמל נרחבות התרחשו שוב ברחבי הארץ", של חבר הכנסת יונתן

אם יש לך קצר במכונת הכביסה, אתה לא רוצה שכל הבית ייפול, אתה רוצה שרק מכונת הכביסה, שהמעגל שלה,

וזה מה שהמפסקים האלה עושים. דרך אגב, הם קיימים עשרות שנים, הם לא חדשים. המפסקים האלה קיימים על כל הרשת, בניהול של חברת החשמל, אבל בתיאום מלא עם נגה. והמפסקים האלה מכוילים אוטומטית אין לנו שליטה עליהם. ברגע שהתדר יורד מתחת לערך מסוים, הם מפסיקים את המעגל שלהם. אז למה הוא ירד? אתה חושב שאנחנו מומחים לחשמל?

אני תכף אסביר את זה, רק עוד מילה אחת. המפסקים האלה מכוילים בשלושה תדרים, ככל שאתה יורד בתדר יותר ויותר מפסקים נכנסים לפעולה.

שמפעלים חיוניים לא יושבים על המערכת הזאת,

אנחנו צריכים לספק חשמל למפעלים חיוניים באופן קבוע, גם אם מורידים לאחרים. אז זה דבר אחד. למה התדר ירד? התדר ירד בשתי הפסקות החשמל האחרונות משתי סיבות דומות, ובהפסקה השלישית שלא ביקשתם שנסביר עליה, וגם אותה אנחנו יכולים להסביר,

מסיבות אחרות. שתי הסיבות האחרונות זה כשל בתחנות. בהפסקת החשמל האחרונה היה כשל. השארתם אותי לבד פה?

אף אחד לא יהיה. אני הודעתי מראש. לא, מישרקי בדרך. אה, בסדר. אני מצטערת, אתה יודע מה יש לי. אני צוחק. אני הולכת ומקווה שאחזור.

שלא יהיו בעיות בתדר. מה להגיד להם? שיעשו אפליקציה מיוחדת, בהייטק, שהתדר לא ירד. יחידת ניהול המערכת היא יחידה מאוד-מאוד טכנולוגית, לדעתי. אני פשוט הולכת לאירוע של ההייטק שאני ארגנתי, ולא ידעתי שהדיון הזה יהיה עכשיו. מישרקי מגיע, סליחה. למה באמת התדר ירד? בוא נחלק את זה לשלושה חלקים.

מאי, אפריל, יולי, מרץ.

התדר נפל כי שתי תחנות כוח נפלו בגלל בעיות טכניות של התחנות: אחת חיפה, של חח"י, ואחת חגית, לא של חח"י. באפריל נפלו שתי תחנות: מנגנון מסוים באותה תחנה בחיפה לא הצליח לעבוד, והמנגנון השני בתחנת גז, מי שאחראי על אספקת הגז לאותה תחנה נפל, בגבריאל, ונפל שם החשמל. אז איך הצלחתם לתקן את זה צ'יק צ'ק? אז זהו, זה 600 מגה-וואט.

הרזרבה שלנו היא 1100; אז תאורטית, אתה יכול להגיד לי "יש לך רזרבה של 1100, מה הבעיה אם ייפול 600?" הבעיה היא שכשתחנות נופלות הן נופלות בשיפוע מסוים, כדי להרים חזרה אתה צריך שיפוע מקביל.

אז זה משהו של תקלה טכנית. זה טכני לגמרי. ומה הסיכוי שזה יחזור? זה סיכוי לא קטן בכלל, לצערי. אני אסביר למה. כי האנרגיות הירוקות ה-PV, החשמל שבא מהשמש עובד במדרגות; כן-לא,

הוא לא יודע לעשות שיפועים. זאת אומרת, זה יכול לחזור. זה יכול לחזור. ומה התנאים שזה לא יקרה?

אנחנו עושים פתרונות יחד עם רשות החשמל, שני פתרונות משמעותיים: אחד התחילה עכשיו להיכנס חזרה אנרגיה שאובה, במעלה גלבוע, ובדרך, כוכב הירדן, ברגע שהאנרגיה השאובה תחזור התקלות כמעט לא תהיינה. ראינו את זה מניסיון, היא גם הייתה בתקלה כשהיא עבדה, התקלות היו מאוד-מאוד מינוריות. דבר שני, יחד עם רשות החשמל, אנחנו יוצאים למכרז מה שאתה הסברת קודם של 800 מגה-וואט אגירה, האגירה הזאת היא בשליטת מנהל המערכת, והיא תתן פתרון כמעט מוחלט לבעיה הזאת. זאת אומרת, האגירה זה לא רק לחרדים, צריך את זה מבחינת חברת החשמל. לגמרי, כל זמן שהיא קשורה למנהל המערכת. אז תגיד את זה לאלה שעושים רעש. יש דברים שטובים גם לחרדים, אבל טובים גם לאחרים. אז זהו, אז מה שאני מסכם: מפסק התדר שנפל זה אוטומטי לגמרי, זה שומר על המערכת, הוא חזר מהר מאוד. אז בוא נסכם את העניין: הסיבות הן טכניות, הסיבות הטכניות האלה יכולות לחזור, ואתם מטפלים בזה כדי שיהיה פתרון כולל. לגמרי. אוקיי, אז סיימנו את הישיבה. תודה רבה.

11:04.